שלום לכולם, אנחנו מתחילים דיון עם הרוויזיות שהוגשו, של הליכוד, והיה איתם עוד מישהו?

יהדות התורה,

הליכוד,

יהדות התורה והציונות הדתית, והם לא הגיעו, אז הרוויזיות שלהן נדחות.

ויש את הרוויזיות של אוסאמה סעדי, והוא נמצא כאן. כמה הן במספר?

נגיד תשע או משהו כזה.

אני אנמק ביחד ונצביע ביחד. אז תנמק בפעם אחת ונצביע בפעם אחת?

מאה אחוז. אדוני, ההסתייגות הראשונה. קודם כל אנחנו טוענים שמאחר והתוקף של הוועדה המיוחדת חריש פג ב-27 בנובמבר, ולמעשה החוק המקורי היה להאריך את התוקף בעוד שנתיים, התוקף פג ב-27 בנובמבר, ולכן למעשה, אין ועדה היום. גם הוועדה מתייחסת אל עצמה כאילו היום היא לא קיימת, ולכן צריך ליצור אותה מחדש, לכן צריך להקדים ועדה מחדש. לא להאריך משהו שפג תוקפו. הסתייגות שנייה, היא כמובן בקשר לכך שביקשנו והצענו ששני המשקיפים יהיו שני חברים, אז עכשיו יש אחד שהוא חבר והשני נשאר משקיף, וכמובן מי שימנה אותם הוא שר הפנים, אבל ביקשנו ששר הפנים ימנה אותם על פי המלצה של אותה מועצה מקומית. זה טבעי, וזה מובן, אבל מההתנהלות של הוועדה המיוחדת בשנים שעברו, אני לא סומך עליהם, עם כל הכבוד. לכן, אני מבקש שבאמת יהיה רשום, ברחל בתך הקטנה, שהמינוי של החבר ושל המשקיף, יש ועדת עירון, כולנו מכירים את ועדת עירון, אדוני היו"ר, אפשר בהחלט שנציג שלה יהיה חבר בוועדה, ולכן ההסתייגות שלנו היא ששרת הפנים תמנה את החבר ואת המשקיף של הרשות הגובלת ושל הרשות הסמוכה, על פי המלצה של אותה רשות מקומית. כמובן, שאנחנו מתנגדים בכלל לחוק ולהארכה, אבל אם לחלופין, באמת יש - - - ולכן אנחנו הגשנו הסתייגות, שאם בכלל יש צורך, ואנחנו חושבים שאין צורך כי יש ועדה מחוזית ויש ועדה מקומית ואפשר לעשות את הכל גם לחריש, אז לא צריך עוד שנתיים.